אני פותח את הדיון בצורה מסודרת.

המוצעים: הליכוד חמישה חברים,

שלמה קרעי, פטין מולא, עוזי דיין וטלי פלוסקוב, כחול לבן שניים, איתן גינזבורג ואורית פרקש. איתן מומלץ להיות יושב-ראש